אני מבקש לומר לחברי הוועדה כדלהלן: בכנסת היינו מקבלים בעבר פרטים

התקציב, החומר הגולמי על התקציב. לא בסוף השנה לגבי מה שהתבצע במשך השנה אלא היינו מקבלים את זה באופן שוטף. כאשר חבר ועדה היה מבקש פרטים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת אז היו מקבלים את החומר הגולמי. אני ראיתי התרופפות בעניין הזה. בתפקיד שלנו כמפקחים על עבודת הממשלה היינו צריכים את הפרטים האלה גם ממשרד האוצר וגם ממשרדי הממשלה השונים. חברת הכנסת לשעבר סתיו שפיר הגישה עתירה לבית המשפט על כך שלא מקבלים את מרכב"ה. אמרתי לה גם כשהייתה חברת כנסת, אני לא חושב שנכון שצריך לתת את המרכב"ה לחברי הכנסת. גישה באופן ישיר. הכוונה

בית המשפט לא קיבל את העתירה הזאת אבל הוא השאיר את העתירה תלויה ועומדת מכיוון שאנחנו הגנו על הכנסת ואמרנו שבסופו של דבר אנחנו נסתדר עם משרד האוצר. זאת אומרת, שאנחנו נקבל את החומרים, את מה שהכנסת מבקשת, או באמצעות הוועדה או באמצעות ה-ממ"מ, בעיקר ה-ממ"מ. כשחבר ועדה או חבר כנסת רוצה לדעת פרטים המציאות הזאת מונחת בפנינו כדי שנוכל לפקח על עבודת הממשלה. בית המשפט קיבל את זה. אמרנו שאנחנו נסתדר עם משרד האוצר. על זה אני מקיים את הדיון היום. אני רוצה להסתדר עם משרד האוצר. אמרתי שאנחנו רוצים להסתדר עם משרד האוצר? זו הייתה טעות, אבל אמרתי. אמרנו לבית המשפט, ואני אומר את זה גם כאן, אנחנו רוצים להסתדר, שיחזרו להעביר את כל הפרטים. לספר את הסיפור שלך, אופיר, או שאתה תספר אותו? תספר בבקשה. תשמעו את הסיפור של חבר הכנסת אופיר כץ.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אמנם זה לא משרד האוצר אבל זה עדיין הממשלה והצורך שלנו להיעזר פה ב-ממ"מ, שעושים עבודה ממש מופלאה שנותנת לנו כלים ועוזרת לנו לשרת טוב יותר את האזרחים. לפני כשנה וחצי פניתי ל-ממ"מ בעקבות פרשת כרמל מעודה בבקשה לאסוף נתונים על תופעת ההתעללות

ביקשתי ממרכז המחקר והמידע לגבי תיקים שהיו בחמש השנים האחרונות, רציתי לדעת על תלונות,

לפי פילוחים,

השאלות הופנו גם למשרד המשפטים וגם למשרד לביטחון פנים, למשטרת ישראל. כדי להכין הצעת חוק. כדי ללמוד את זה קודם, ובעקבות הנתונים אכן הגשתי הצעת חוק. מן המשטרה קיבלנו את החומר כפי שצריך, ענו על כל השאלות,

מה שרצינו קיבלנו. מן הפרקליטות והנהלת בתי המשפט קיבלנו תשובות כדלקמן, אני מצטט את התשובה שמרכז המחקר והמידע של הכנסת קיבל מן הפרקליטות: "המערכת הממוחשבת אינה כוללת נתונים המאפשרים את הפילוחים המבוקשים". התשובה שקיבלנו מהנהלת בתי המשפט היא: "כמעט ולא קיים כיום רישום תיקים פליליים בהנהלת בתי המשפט.

בשל מגבלות של המערכת הממוחשבת לרישום תיקים בהנהלת בתי המשפט, אין דרך לאתר את התיקים המבוקשים ולכן לא ניתן לפלח את הנתונים באופן הנדרש. גם אני פניתי בעצמי, גם לשר, כדי להבין. במשרד המשפטים הכול בקלסרים, אין דרך ממוחשבת לדעת מי עשה את העבירה, לא יכולים לפלח לפי מה שביקשנו. בסוף נאלצנו להשלים עם התשובה שלהם. אחרי כשנה הופתעתי לפתוח את עיתון ידיעות אחרונות הנה זה פה, הבאתי את הכתבה: "הצעה להחמרת ענישה על אלימות כלפי ילדים, ביוזמת בני גנץ", ובתוך הכתבה כל השאלות שאני כחבר כנסת, באמצעות ה-ממ"מ, ביקשנו לקבל עליהן תשובות, שאמרו לנו שאי אפשר, כל הנתונים שביקשתי מופיעים בכתבה. זה בהמשך לכך שחוק המעסיקים שלך ושלי נכתב במצע של כחול לבן.

או שתוך זמן קצר המערכת הממוחשבת שוכללה ופתאום כן אפשר, או ששלחו את כל משרד המשפטים לחפש בקלסרים. רבותי, זה מספיק חמור, לא צריך לעזור לו. אני חושב שהיחס הזה כלפי הכנסת וכלפי חברי הכנסת הוא יחס לא ראוי, הוא אפילו יחס מבזה. על אחת כמה וכמה כשמדובר במשרד המשפטים, שהחוק מחייב אותו להעביר לנו את המידע שעוזר לנו לתפקד טוב יותר כחברי כנסת. עצוב שצפצפו עלינו פה ככנסת,

על ה-ממ"מ, וחבל שכך. אני שואל האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לגרום להם לספור אותנו יותר, להתייחס אלינו, להעביר לנו את הדברים שאנחנו רוצים, אם זה ברמת הכנסת, אם זה ברמת חקיקה. מצב כזה שבו הם לא מתייחסים אלינו ולא נותנים לנו מידע שאנחנו צריכים, זה באמת לא מתקבל על הדעת וצריך לשנות את זה. תודה רבה. מישהו ממרכז המחקר והמידע של הכנסת מבקש להתייחס? מה היה פה בעבר ומה קורה היום? אני מן המחלקה לפיקוח תקציבי ב-ממ"מ. אנחנו נתמקד בנושא הפיקוח התקציבי, שהוא בעינינו רגל חשובה מאוד בפיקוח הפרלמנטרי באופן כללי. אציג כמה מן הקשיים שאיתם אנחנו מתמודדים, בעיקר דוגמאות על מה שהיה בעבר.

בעבר כל פעם שרצינו נתונים על מה שקורה במהלך שנה שוטפת היינו פונים לחשב הכללי והיינו מקבלים נתונים מפורטים ברמה של תקנות, כולל תקציב מקורי ואפילו ביצוע תוך כדי שנה. מבחינת סדר הזמנים, בשנת 2014 2015 בשל החלטה פנימית בין יחידות באוצר הפסיקו לספק לנו את הנתונים. פנינו ואמרו לנו: אסור לנו לשלוח לכם, תפנו לאגף התקציבים. מאז התחילו העניינים שלנו מול אגף התקציבים, הבקשות שלנו להרחיב את הנתונים שקיימים. אציין שביחס לשנים סגורות יש יחסית הרבה נתונים שמפורסמים לציבור, אמנם לפחות חצי שנה אחרי סוף שנת הכספים וזה גם דבר שמקשה על התהליך, אבל ביחס לשנים שוטפות אין לנו בכלל נתונים. כשהתקציב עובר בכנסת מפרסמים אחרי כן את התקנות המקוריות ברמת תקנה. מרגע שפרסמו את זה אין לנו דרך לדעת מה קורה בתקציב במהלך השנה, אלא אם כן ננסה לפנות למשרדים מבודדים כדי להבין.

הם נותנים. לא תמיד הם נותנים. אם נפנה לאגף התקציבים במהלך השנה לא נקבל נתונים.

בצדק מבחינתם, יגידו לנו שנפנה למשרד עצמו שמבצע כדי לקבל את הנתונים. מר שוורץ, לדעתי יש התרופפות ממשית, שבאה לידי ביטוי גם במקרה הזה, בפיקוח של הכנסת על הממשלה. משרדי הממשלה מרגישים שהם יכולים לעשות כרצונם. אין כנסת חזקה שעומדת מולם ואנחנו נצטרך להגביר את הפיקוח באופן כזה שאם לא יעבירו אנחנו נצטרך לדעת מי לא מעביר, ומי שלא מעביר גם לא נעביר לו דברים שהוא ירצה להעביר כאן בוועדה. האמת היא שהדבר הטוב ביותר שצריך לעשות זה לחזק את הכנסת, להעביר תקציב, להקים ממשלה, לעשות את הדברים שאנחנו נכשלים בהם מזה שנתיים כבר, אבל גם במצב הנוכחי אנחנו נצטרך לעמוד לימינכם או לימין הכנסת באופן כזה כדי שלא יקרה מה שחבר הכנסת אופיר כץ מספר, שהשר או המנכ"ל אומר לכנסת: אין לנו נתונים, אבל לידיעות אחרונות הוא מעביר את הנתונים כמו שהם. הדבר הזה צריך להיפסק. אני יכול לחדד, מכיוון שבעבר קיבלנו נתונים אנחנו יודעים שיש נתונים כאלה, משרד האוצר יסכים שהנתונים קיימים במהלך השנה. השאלה היא איך להעביר אותם. אתה לא צריך להיכנס לעניין הזה. לפני הישיבה הזאת דיברתי עם בכיר מאוד, כמובן לא אומר את שמו, שהנתונים קיימים וצריך לדאוג שהם יעברו. יש מישהו שלא מעוניין בזה. את עבודת הבילוש הזאת שלי בינתיים אשאיר לעצמי אבל יגיע היום שאני אגיד את זה. עוד נקודה שחשוב לציין בהקשר הזה, גם אם אמרנו שביחס לשנים סגורות הנתונים קיימים, הרבה פעמים הסיפור מאחורי הנתונים גם לא פחות חשוב. הוועדה מאשרת שינויים בתקציב ברמת שש ספרות, אבל מה קורה אחרי כן בתקנות אף אחד לא יכול לדעת. הייתה בעבר עמותה פרטית שלקחה את קבצי האקסל וראתה שהרבה תקנות התחיל ב-100 ונגמרו באפס, אמרו שלא מבצעים את התקציב כפי שצריך. יכול להיות שיש הסבר למה התקציב עובר מתקנה אחת לתקנה שנייה. לנו אין היום כלים לתת תשובה לחברי הכנסת. אציג דוגמה אחת שעלתה בשנים האחרונות: התוכנית הממשלתית למאבק באלימות במשפחה. היו הרבה דיונים וגם הקימו ועדת משנה בוועדה לקידום מעמד האישה לגבי תקציב התוכנית.

יכול להיות שאם היו נתונים, זה לא היה מספק אבל היינו יודעים להגיד מה המצב. תמיד בוועדה יש ויכוח בין משרד הרווחה למשרד האוצר מה בכלל בסיס התקציב של התוכנית. זו דוגמה שנתקלנו בה פעמים רבות בשנים האחרונות.

אין בחוק קביעה מה יכולות הפיקוח של הוועדה ושל הכנסת.

לכן את לא יכולה לומר שהחוק עצר בתוכניות. החוק לא עצר בתוכניות.

עד רמה של קריאה שנייה ושלישית ושינויים תקציביים. החוק מופיע ברמת תוכנית.

בתקופה של עד אבישר כהן היינו מקבלים נתונים,

ואפילו ניתוח אילו שינויים עברו בכל חודש, מה שאיפשר לנו לעקוב אחרי הרבה תוכניות

יש הבדל בין דיונים שעוסקים בסוגיה ספציפית ובין דיונים מערכתיים שבהם מדברים על מערכת היחסים בין משרד האוצר לבין הוועדה שמפקחת. אני חייב לומר,

שמדברים על מערכת היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת,

נושאים שעתידים לגשת למכרזים לגביהם, ככל שיראו נתונים לא סופיים זה בעייתי מבחינתנו. אנחנו לא נרצה לייצר את ההסתמכות הזאת. זו מבחינתנו הבעיה ברמת התקנות.

זה לא בא בחשבון.

שירה, תגידי את זה לאגף התקציבים.

ככל שנדרשים נתונים מהחשב הכללי נוכל לשבת ביחד.

או לבקשת השר.

אתם צריכים להביא לנו את המידע. היום סעיף 64 לחוק הכנסת,

ואני מבינה שיש בעייתיות להכניס פה מנגנון יותר